הנוסח המעודכן אני אגיד עליו כמה מילים. אני מציע שהממשלה תציג את זה. במהלך הדיונים בוועדה נדון בכמה דברים מאוד משמעותיים ויש שאלות שהוועדה תצטרך להכריע בהן. הנוסח המעודכן שמונח בפניכם הוא נוסח של עבודת הכנה שעשינו בייעוץ המשפטי של הוועדה ביחד עם נציגי הממשלה השונים כדי לשפר את הניסוח ולטייב אותו כדי שעוד לפני השאלות המהותיות יביע את מה שהממשלה רצתה להביע, גם במסגרת הדוח הבין-משרדי שלה וגם בכול מיני תיקונים נוספים. אז הנוסח המעודכן כרגע הוא "טיוב" של הצעת החוק, טיוב נוסחי של הצעת החוק ואין בו שום שינוי מהותי.

וגם לגביו יש עוד נקודות שצריך לחשוב עליהן, שהממשלה תרצה לחשוב עליהן מחדש. אני מהאוצר. צריך הצגה חוזרת?

כן. מי אמר "כן"? אני מציע שנקרא ונעבור שלב-שלב. מי רוצה להקריא? להקריא כדי שנדע מה אנחנו עושים היום. "חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס'...), התשפ"ב-2022 תיקון שם החוק1. החוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"-1961 (להלן החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "ריבית והצמדה" יבוא "ותוספת דמי פיגורים". טלי, את בעד הנגד ונגד הבעד. לא, אני בעד עם ישראל, באמת, בתכלס. זה קשה. מה לעשות?

אז אתם רוצים? בבקשה, זכותכם. לי יש בעיה עם זה.

שאלתך נשאלה וקיבלה תשובה בדיון הקודם. אפשר לחזור עליה - - כן, אבל אתה יודע להגיד דברים בדיוק בחצי משפט... אז אולי תתני לי להגיד אותם בחצי משפט. אני חייב לומר שאני כמעט מצליח לומר רק חצי משפט כשאת